בוקר טוב לכולם. אנחנו נפתח את הדיון בוועדה לביטחון פנים. היום ה-23 לנובמבר 2021 י"ט בכסלו תשפ"ב. הנושא הוא היערכות הרשויות לשחרור אסירים שנכלאו בשל עבירות אלימות במשפחה לציון יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים. כמה מילים לפני שנתחיל.

היום מצוין בכנסת יום מיוחד, שלושה ימים מיוחדים צריך להגיד, גם ללוחמי צה"ל נפגעי פעולות איבה וגם לאנשים עם מוגבלויות. היום אותו אני מובילה ביחד עם חברתי ח"כ קרן ברק ועידית סילמן זה יום המאבק באלימות נגד נשים ולכן הדיון הזה יתכנס לנושא הספציפי הזה. הנושא של ההתמודדות עם אותם אסירים משוחררים הוא דרמטי בעיני כי אני בכלל חושבת שבקדנציה הזאת צריך קצת לשנות את הפרדיגמה ולחשוב איך אנחנו דווקא מתעסקים עם אותם גברים אלימים ואיך אנחנו נותנים פתרונות או מסגרות למול אותם נשים וילדים שתמיד אנחנו נאלצים להרחיק למקלטים ולנתק אותם מסביבת המגורים שלהם. ומעבר להתעסקות בהיבט בלפני הכניסה למאסר, גם מעניין אותנו כוועדה לדעת מה בעצם המדינה מאפשרת לאותן נשים ובעיקר משפחות שחוששות מהיציאה של אותו משוחרר, כמובן בחזרה לחיק משפחתו או לחיק הקהילה. היה כאן לפני שנה דיון בהתאם לבקשתו של יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה דאז, עודד פורר, והוגש באמת דו"ח של הממ"מ לגבי שחרור אסירים שנכלאו. היה כאן דיון מעניין, לקחתי את העיקרים שלו, חלק מהם אני ארצה לשמוע היום, מבחינת פולו-אפים וחלק מהם, כבר קיבלנו תשובות, בעיקר על מערכת מנע וכל מיני מקומות אחרים, אבל כן אנחנו רוצים לדעת איך המדינה והרשויות מתמודדות עם החזרה של אסירי אלמ"ב לקהילה. אני יודעת שבכל מה שקשור להבדיל, בנושא של פדופיליה, יש את יחידת צור. העניין הוא שבנושא של אלימות במשפחה, בדרך כלל, לפחות מבחינת נתונים יש רצידיביזם, רוב העבריינים, עבריינים שחוזרים על אותה פעולה, בטח בנושא של אלימות ובטח אם הם לא מקבלים טפול הולם בתוך הקהילה. לכן הדיון הזה יתייחד לנושא הספציפי הזה. אני גם אציין שביקרתי בכלא, ביקרתי במתקן כליאה של השב"ס בכלא דקל וראיתי שם את הפעילות בתוך הכלא עם אותם כלואים שכלואים על עבירות אלימות במשפחה, אני ארצה לשמוע גם התייחסות בתוך השב"ס וגם כמובן לאחר היציאה ואיך מונעים באמת את החזרה ואיך נותנים גם לילדים וגם לאימהות בטחון בעיקר כשאנחנו יודעים, לפחות מהרבה נשים שדיברתי עימם, החשש הכי גדול הוא ביום שהוא ישתחרר מהכלא, איך בעצם היא תתמודד ואיך יהיה לה בטחון אמיתי, לה ולילדיה. זה הנושא, אני אתן לחברי הכנסת לפתוח. בבקשה ח"כ קטי שטרית, שגם היא מאוד פעילה בנושא. תודה רבה. אני באמת רוצה להודות לך על הכינוס של הוועדה היום, למרות שהתבלבלתי והלכתי למקום אחר כי רציתי להגיע ממש בזמן ולא להחסיר אפילו לא דקה, כי הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב, אני מלווה אותו כבר למעלה משנתיים וחצי יחד עם הארגון הנפלא הזה, לארה נמצאת פה ושאר החברים. אנחנו מדברים על עבירות אלימות במשפחה אבל יש גם עבירות אלימות קשות מאוד שהן לא בדיוק קשורות, למשל אם אנחנו מסתכלים על מה שקרה לחברה שלנו שאביה עשה בייביסיטר והוא חזר הביתה והפתיעו אותו שב"חים והוא נרצח בדם קר ואנחנו יודעים מה ההמשך. אבל אני כן רוצה להתעכב ברשותך בנושא הזה של אלימות במשפחה, כי אנחנו מדברים על קשר בין פוגע לבין נפגע, מתוקף הקשר המשפחתי. אני הגשתי הצעת חוק, לצערי הרב היא נדחתה אבל ידברו עליה, גם השרה מירב מיכאלי ביקשה ממני להתעכב עם זה וגם סגן השר לבט"פ ביקש ואני מבינה שיש היענות כי יש צורך. אני קוראת לחוק שלי שירה את שירה. למה שירה את שירה? זה מביא אותנו למקרה הבולט ביותר שאירע ב-29.6.15 שהשתחרר מהמאסר לאחר מילוי תקופת מאסר האסיר ישי שיסל, מי שזוכר אותו במצעד הגאווה, הוא ניסה לפגוע בצועדים, לא הצליח, נאסר ונעצר ונשפט ל-10 שנים, מיד, חודש אחרי שהוא שוחרר הוא חזר לירושלים למצעד הגאווה שחל בירושלים ורצח את שירה בנקי, והשופטת באותו מעמד אמרה 'אילולא היה חוק שהיה בודק את המסוכנות שלו והיה בודק אם אכן המצב לא יחזור על קדמותו, אז אולי שירה בנקי הייתה איתנו בין החיים' ואני רוצה לדבר על שירה אחרת, שירה איסקוב, שאנחנו יודעים כולנו, וכל המדינה הזדעזעה לאור מה שקרה עם שירה איסקוב, אבל המשפט שחרוט בזכרוני וכן מביע את החשש הרב שאני מהלכת איתו כבר שנתיים וחצי מאז שביקשתי לחוקק את החוק הזה, זה שהשאלה הראשונה שהוא שאל כשהוא נכנס לניידת הייתה 'האם שירה חיה, מה, היא עוד חיה?' זה המשפט שהוא אמר, והכוונה היא ברורה, הוא התכוון לרצוח אותה. הוא לא התכוון רק להכות אותה באופן אכזרי כמו שכולנו יודעים. חלומי הגדול, גבירתי היו"ר, שאנחנו נתייחס לאותם עבריינים מסוכנים כמו שמתייחסים לעברייני מין. עברייני המין נתפסים כמי שמבצעים עבירה מאוד מאוד חמורה ובכל מהלך ריצוי העונש שלהם יש להם הגבלות, פיקוח, בדיקת מסוכנות וכולי ועוד המון המון מהלכים מבורכים שנעשים. אני אומרת חד משמעית, מישהו החליט שצריך להתייחס לנושא הזה של עברייני מין בצורה כל כך רצינית וזה מבורך וזה נהדר, אבל איפה טעינו פה שיש עברייני אלימות מאוד מאוד קשים שאנחנו יודעים שהם חוזרים על המעשים שלהם ואנחנו יודעים שהם יעשו את זה, ואנחנו ראינו את זה בעראבה לא לפני הרבה זמן, שאותו בעל אלים שנעצר על אלימות, חזר והצליח לרצוח את אשתו. מה שהוא לא הצליח לעשות בפעם הקודמת, הוא הצליח לעשות בפעם הזו. יש עשרות דוגמאות ואנחנו מדברים על נתונים מזעזעים, גבירתי היו"ר. אנחנו מדברים שבשנת 2019 השתחררו ממעצר 917 אסירים שנכלאו בגין עבירות אלימות במשפחה ו-554 אסירים שיש להם פרופיל שמועד לפורענות, אסירים שהמאסר הנוכחי שלהם לא בגין אלימות במשפחה אלא בגין אלימות בכלל ואין ספק שהם יחזרו. 83% מהאסירים שהשתחררו בשנת 2019 השתחררו בשחרור מינהלי. ורק 5% השתחררו בשיחרור מוקדם על תנאי. מה בסך הכל החוק שלי בא ואומר? תבדקו אותם. התנאי הזה הוא חובה. אתם חייבים להטיל עליהם מגבלות והגבלות וגם טיפולים, כי הם חוזרים והם מבצעים בסופו של דבר את מה שהם ניסו לעשות בפעמים הקודמות. אם בפעם הקודמת היה נס ואותה אישה או ילד או אח לא נרצחו, זה יקרה בפעם הבאה. אז כל האחריות שמוטלת עלינו היום זה למנוע את הרצח הבא, וזה בידיים שלנו. זה לא להזיז הרים, זה בסך הכל לעשות את אותו מודל של עברייני מין על עברייני אלימות קשה. תודה ח"כ קטי שטרית, אני אעדכן שהדו"ח של מרכזי הסיוע שהוגש לוועדה לקידום מעמד האישה וגם אלי, כבר יש לנו נתונים על 2020 אז הבאת נתונים של 2019 אז אני אחדד לך. אני אשמח מאוד. פשוט הנקודה היא, מה שאני רוצה להבהיר זה שהם לא משולבים בשום תהליך טיפולי וחבל מאוד, או פרטני או מקדים. איך שירצו לקרוא לזה. נגיד ש-761 אסירים השתחררו ב-2020, 16% השתחררו בשחרור מוקדם. הוועדה הזו מחר תתעסק בפקודת בתי הסוהר, בשחרור מוקדם ושחרור מינהלי, גם זה - - - את האלמ"ב. כמה אחוזים השתחררו בשחרור מוקדם?

שיחרור מינהלי מוגבר ב-2020, זה 201 מבין עברייני המין שהשתחררו זכו לקיצור ענישה במסגרת תיקון חוק שחרור מינהלי מוגבר, ומאז הכניסה של החוק בדצמבר 2018 ועד סוף 2020 שוחררו 609 עברייני מין במסגרת השחרור המינהלי. זה בעייתי ואנחנו נתעסק בזה גם מחר,

בדיון של הוועדה על פקודת בתי הסוהר. נגיד גם לגבי מה שאמרה ח"כ קטי שטרית, שהיום יש 1,270 עברייני מין משוחררים שנמצאים בפיקוח של יחידת צור, בשנת 2020, 1,270 וגם לזה אני אבקש התייחסות של המשטרה או שב"ס כי בדיון לפני שנה הובטח או נאמר שיש דיון לנושא של הקמת יחידה מיוחדת, כפי שציינת, בנושא, כמו שדומה ליחידת צור. אז גם לזה אני אבקש התייחסות של אנשי המקצוע. ח"כ איתמר בן גביר בבקשה. תודה גבירתי היו"ר על הדיון הכל כך חשוב, תודה לקטי על הדברים הכל כך חשובים. אני אקצר, אני קודם כל אומר שאני מופתע מהנתונים כי יש את סעיף 11 בחוק השחרור המוקדם שמדבר ורואה אחרת את העניין הזה של עבירות של אלימות במשפחה, המאפשר שיקול דעת ובכל זאת המספר כאן הוא גבוה. אני אגיד מה שאמרתי למי שפונות אלי ופונות אלי לא פעם ולא פעמיים, נשמע גם כאן בוועדה נשים שפנו אלי ובאמת המצוקה היא מאוד מאוד גדולה ומצד שני צריך לומר את האמת וצריך לומר את זה ביושר, בן אדם ריצה את עונשו ואחרי שהוא מרצה את עונשו, אני לא מדבר על שחרור מוקדם שזו שאלה אחרת, אם באמת בוחנים את כל הנסיבות, אם באמת מפעילים את סעיף 11, אבל אחרי שבן אדם ריצה את עונשו,

אי אפשר לשים אותו במאסר עולם. מצד שני החרדה של הנשים ושל הילדים זה חרדה שהיא חרדה אמיתית ואנחנו חייבים להיות קשובים, ולכן אני חושב שבנוסף, העניין הזה של להטיל מגבלות אחרי שבן אדם משתחרר ומסיים את כל הליכי המאסר שלו, יש כאן גם נושא שאותי מעניין באופן אישי לדעת, כמה באמת משקיעים בשיקום. כמה באמת משקיעים בשיקום של העבריינות הזאת, כי התחושה שלי שאנחנו לא ממש שם, על הסיפור הזה. לטעמי המרכז כאן זה בשיקום. זה לא רק בכלא. אני יודע שזה מאוד פופוליסטי לבוא כאן ולהגיד שירצו שנים רבות. גם אני חושב שמי שהרים יד על אשתו צריך לשבת בכלא ולשבת בכלא הרבה שנים. ומי שהרביץ לילדים שלו הוא חלאת אדם. אבל השאלה המרכזית אחרי הכלא, כי בסוף אי אפשר, לא שמים אותם במאסר עולם, זה לא רצח ב"ה, בדרך כלל, השאלה היא מהו הליך השיקום שהם עוברים ועד כמה המערכת על הנושא הזה. אני חייב להגיד שיש לי נתונים, אני כעורך דין לא טיפלתי בתיקים כאלה, אני השתדלתי לטפל במה שנקרא,

עורך דין גם מייצג עבודות פליליות, אבל השתדלתי לסנן את התיקים שאני מקבל. העניין הוא שבסופו של דבר ממה שאני יודע, המערכת גם כשיש בקשות לשיקום של אותם עברייניים, לא תמיד באה לקראתם ולא תמיד זה השיקול של המערכת. וזה חורה לי. זה חורה לי. אני מכיר תיקים של אלימות במשפחה שהנאשמים עצמם ביקשו שיקום והמערכת לא הלכה לקראתם, וזו טעות אדירה, כי מעבר לכלא שצריך להיות, השאלה היא מה קורה יום אחרי. אם לא נהיה כאן פופוליסטיים, היום שאחרי,

אפשר להטיל מגבלות וזה בסדר גמור, אבל בסוף בסוף השיקום הוא הלב. זו דעתי.

תודה רבה ח"כ איתמר בן גביר. ח"כ שרון רופא אופיר בבקשה. תודה גבירתי היו"ר. אני שמחה להיות כאן הבוקר ואני שמחה שאת מציפה את הנושא החשוב הזה. בתחושה שלי, וזה עולה גם מהנתונים, יש יד אחת שעוצרת ומטפלת ומעבירה מהמשטרה לפרקליטות, ומהפרקליטות לבית המשפט ומבית המשפט לשירות בתי הסוהר, בעוד שהיד השניה משחררת ולא סתם משחררת, משחררת החוצה פצצה מתקתקת כשאנחנו יודעות שבסוף המרעום של הפצצה הזאת ייצא ויתפוצץ. ואנחנו יודעות גם מה יהיה המחיר של אותו פיצוץ, ואני לא אשתמש פה בנבואות זעם כי לצערי זאת המציאות. בסופו של דבר הפצצה הזאת שתתפוצץ תגיע ליעדה, והיעד הוא גבר שמרים יד בפעם הראשונה, מבין שבסוף זה יכול להסתיים ברצח. זה לא משהו שהוא לא מובן מאליו. אני שואלת את עצמי כל שנה מחדש, רגע לפני היום הזה, אני חייבת להודות שכל פעם לפני היום הזה מתהפכת לי הבטן כי אנחנו עוסקות בזה כל כך הרבה שנים ומדברות על זה כל כך הרבה שנים. אני שואלת את עצמי כל פעם מחדש מה בעצם השתנה, אני בודקת גם את עצמי מה השתנה, ואני רוצה ביום הזה השנה, ביום המאבק לאלימות נגד נשים, יום המאבק לאלימות במשפחה, לשים הפעם את הספוט על התוקף. כי כולנו מחבקות כל הזמן את הקורבן ואנחנו יודעות שכשקורה משהו אז הקורבן צריכה לשלם מחיר והיא יוצאת מהבית עם הילדים לאותו מקלט שמגן עליה, בעוד שהתוקף שנכנס פנימה, וב-66% מהמקרים, כך מלמדים הנתונים שקיבלנו, הוא נכנס בדרך כלל לכלא לפחות בפעם הראשונה לעונש של עד שנה ובעונש של עד שנה הוא גם לא עובר בכלל תכנית שיקום, והשחרור שלו הוא בדרך כלל שיחרור מינהלי שלא מחייב בכלל תכנית שיקום, ואז העניין השיקומי הזה, שאיתו אנחנו בסוף מחזירות את אותו אסיר, את אותה פצצה מתקתקת לחברה, חוזר כלעומת שבא ואולי אפילו קצת כועס יותר, כי הוא לא הצליח להשיג את מה שהוא רוצה להשיג. כמי שמלווה כל כך הרבה שנים נשים, אחד הדברים שהיו תמיד הכי מטרידים אותן, השאלות קבוע היו 'תגידי שרון, מתי הוא משתחרר הביתה לחופשה, את יכולה לבדוק לי, את יכולה לנסות לעשות משהו שהוא לא ישתחרר?' והפחד הכי גדול גם כשמדובר במאסר ממושך, גם של ילדים אגב שחוו וראו אלימות של אבא כלפי אמא, שמספרות לי, 'היום שאנחנו הכי מפחדות ממנו זה היום שהוא ייצא חזרה לחופשי'. ותחשבו, יש פה אנשים שחיים איתנו בחברה בפחד מתמיד יום-יומי ואז אני שואלת, מה אנחנו עושות עם זה? איפה זה פוגש אותנו? מה אנחנו עושות נגד זה? ואני חושבת שחייבים חייבים חייבים לחייב שיקום פעמיים. לדאוג לשיקום גם לפני שנכנסים לכלא, ואגב, הממשלה הזו שתקצבה עוד לפני אישור התקציב את התכנית למאבק באלימות, תקצבה ארבע תכניות חדשות לשיקום גברים אלימים, שתיים בבוקר ושתיים אחרי הצהריים, ואני קוראת מפה לגברים, אם אתם מרגישים שעובר עליכם משהו, אתה מרגיש שאתה מקנא מדי, אתה מרגיש שאתה בודק לה את האורך של החצאית, אתה מרגיש שאתה מתחיל להגביל אותה, אלימות כלכלית, פה זורק מילה, שם זורק מילה, אנחנו יודעות לאן זה יגיע בסוף, זה יגיע לסטירה. ואחרי זה אתה תמצא את עצמך בכלא ותצא החוצה ותרצה לחסל איתה את החשבון, אז אל תגיע לשם. אני מבקשת. כי גבר אמיתי לא מרים יד על אישה. וזה התפקיד של כולנו. לעשות הכל כדי למנוע את זה כדי שנחייה פה בחברה בריאה.

לפני שאני אשמע את משרדי הממשלה אני רוצה לשמוע קצת מהציבור. אורטל שרעבי שהיא עדה לאלימות במשפחה, בבקשה. אני בדיוק נמצאת במקום הזה ואני כבר שלושה חודשים באמת החלטתי שאני לוקחת על עצמי לעשות הכל כדי לשנות את זה ואני לא הולכת לברוח, אני לא הולכת להתחבא. הציעו לי דירות מסתור בקנדה בגלל שהמצב שלי כל כך חמור. ואני אומרת, ריבונו של עולם, אתם מכניסים אדם לתוך הכלא, כבר בכלא יש תכניות שיקום, יש עובדות סוציאליות, יש מטפלים, יש הכל. זה חייב להיות קודם כל תנאי בסייסי. אין דבר כזה אי אפשר להשאיר אותו כל החיים. נכון, אי אפשר להשאיר אותו כל החיים, אבל אם הוא יודע שהוא נכנס, לא לשחק שש-בש ולהעביר את הזמן ולחשוב איך הוא יוצא ומתנקם בי עוד יותר ועוד יותר, והוא נכנס לתהליך שיקומי כשמבהירים לו שהוא בבעיה, כי בסופו של דבר אני חייתי עם הבן אדם הזה 13 שנה, לקח לי המון זמן לפתוח את הפה, כי באיזה שהוא מקום גם ריחמתי עליו, כי ידעתי מה הוא עבר, כי ידעתי איך הוא גדל, כי ידעתי שהבעיות האלה באות ממקום שהוא נפגע ולא טיפלו בו. אנחנו תמיד מגיעים למקום של הטיפול. וגם אני גדלתי בבית של אלימות, של סמים, של כל מה שצריך, וגם בי לא טיפלו. אז מה קרה? אני הגעתי לאותו גבר, אותו גבר הגיע אלי, שנינו נכנסנו שוב פעם לאותו מעגל בלי טיפול בלי כלום,

'קודם כל, אדוני אתה נכנס שנה,

אתה לא תגיע לטיפול, אין שום ביעה. זה התנאי שלך'. זה בדיוק מה שאמרתי אתמול בטלוויזיה. אין דבר כזה שאי אפשר לחייב. במדינה שלנו אפשר לחייב הכל. אדם עובר 4,5 עבירות תנועה, לוקחים לו את הרישיון 'לך לנהיגה מונעת'. למה פה כשזה רק רשיון לוקחים לו את הרישיון ומחייבים אותו לעבור? למה פה כשכולם סביבי אומרים לי 'את בסכנת חיים ברמה הכי גבוהה' ומתוך הכלא הוא מתקשר אלי לפני חודש ואומר לי 'אני מבטיח לך שאני אשתחרר ואת תשלמי על הכל ואני אעשה לך ככה ואני אעשה לך ככה', הכל מתוך הכלא. ובסוף הוא אומר לי 'אני יודע שהשיחה מוקלטת, ותעשי עם זה מה שאת רוצה'.

כי הוא יודע שאו-טו-טו הוא משתחרר, גם בשחרור מינהלי דרך אגב יש סיכוי, בפברואר, ומי יעצור אותו? עד שאני אזעיק את המשטרה ועד שאני אקרא ועד שאני אתלונן, אני לא אהיה פה. אני והילדים שלי לא נהיה פה. כי הוא אמר לי את זה כל הזמן במפורש 'ביום שאת תפני למשטרה, ביום שתעזי לעשות משהו, אני אגיד את זה בצורה הכי קשה, אני אשחט את הילדים מול הפנים שלך ואז אותך'.

כדי להתעלל בי, כדי להראות לי. בכתב אישום רשום הכל. רשום שהוא איים על השוטר בניידת כשהוא מצולם ומוקלט, בדיונים הוא איים, בהקלטות הוא איים. אז אני אומרת, אתם רוצים עכשיו לשחרר אדם כי הוא ריצה את עונשו? מה עוזר לי העונש? מה אכפת לי כמה זמן הוא יושב בכלא? זה גם מה שאמרתי לפרקליטה, 'תשימו אותו גם חודש בכלא', לא אכפת לי כמה זמן הוא יהיה בכלא. אני רוצה שהוא יקבל טיפול בכלא, אני רוצה שלפני שהוא משתחרר יעשו לו אבחנת מסוכנות, אבחנה פסיכיאטרית. אי אפשר לשחרר אדם בגלל שהוא סיים את העונש. העונש זה לא הפתרון. זה מה שאנחנו צריכים לשנות פה. הזמן שמקציבים לו, הוא לא הפתרון. ובמקרה שלי הפוך, הוצאתם לי אותו פי אלף יותר חמור. פי אלף יותר נקמן, פי אלף יותר עצבני והוא ייצא ויעשה פה את הרצח הכי מזעזע, תזכרו מה אני אומרת לכם. אני לא אתן לזה כי אני - - - החוק שלי היה מונע ממנו את זה, אבל מה

אני שישימו לי שומר מחוץ לבית, אין לי שום בעיה. אבל אני אומרת לכם, והוא גם בסוף יתאבד.

כי הוא לא ייתן לכם אפילו את התענוג לעצור אותו כי אין לו מה להפסיד. הוא יוצא,

היה לו עסק שהוא היה עושה כסף.

מה נראה לכם?

שאחרי שנה וחצי 'טוב, יאללה אני יוצא, אני מתחיל את החיים שלי מחדש'? תבחנו. למה לא שחררו אותו לשום מעצר בית? למה לא שחררו אותו מהיום שהתקשרתי למשטרה, לא שחררו אותו פעם אחת. למה השאירו אותו עד תום ההליכים? כי קצין מבחן חתם שהוא לא מוכן לשחרר אותו כי הוא רואה שהוא ברמת מסוכנות גבוהה. אז למה לפני שאתם משחררים אותו לציבור, לסביבה,

גם אבא שלי פה בסכנה, גם אמא שלי, גם האחים שלי. אז כולנו נעבור לקנדה, כי מה, כי אי אפשר לעשות לו אבחנת מסוכנות? כי אי אפשר לבדוק אם הבן אדם הזה מסוכן לסביבה? ועכשיו כשאני מדברת, כרגע אני מדברת עליי. אבל צריכים להבין שאלימות בסופו של דבר זה אלימות. היום היא פוגשת אותי, מחר מישהי אחרת. הנה אתמול על נהגי האוטובוסים, על בתי החולים.

כי לא מטפלים בשורש הבעיה. צריכים לבוא ולקום ולהגיד 'רגע, להזיז את כל הוועדות',

אבל אי אפשר כל הזמן לשים פלסתרים, אי אפשר כל הזמן לבוא ולהגיד 'טוב, זה ככה',

נעשה ככה'. הולכים לעשות עכשיו מערכת שיקום מחוץ לכלא. הם צריכים להיערך לזה חצי שנה.

למה התקציבים האלה? לא חבל? הוא כבר בפנים. לא חבל? תנו לו את זה, זה כבר מוכן, כבר יש תקציבים. מקלט לי ולילדים שלי עולה בסביבות 50,000 שקל בחודש. לקנדה אתם רוצים להעביר אותי, קחו את התקציבים האלה תפנו אותם אליו, תעשו לו מערכת שיקומית כשהוא משתחרר, תפנו לבעיה, למקור של הבעיה. תקשיבו, אני אומרת לכם את האמת, אני מותשת. מותשת. אני עם שבעה ילדים אין לי עזרה לא כלכלית, לא פיזית, לא כלום. אני לא ישנה כל הלילה כי אני עם תינוק בן חצי שנה שמעיר לי את התינוקת ההיא, אני קמה עם הראש מפוצץ. אם אני לא לוקחת כל היום כדורים, אני לא מתפקדת. אני רוצה להשתקם, אני רוצה לשקם את החיים של הילדים שלי, אני לא פגשתי פסיכולוג כל השנה הזאת,

כי אין לי זמן, כי אני מתעסקת עכשיו ב-SOS. אמרתי לעובדת הסוציאלית 'למה פסיכולוג? עוד כמה חודשים הוא משתחרר, תני לי להנות מהחיים'. שמתם לי חמצן, עוד כמה חודשים החמצן יורד,

למה לטפל?

כאילו בואו כבר נגיע לשורש של השורש של הבעיה. אי אפשר כל הזמן לעבור עוד ועדה ועוד ועדה ועוד ועדה, זה צריך להיות פה, בקו הראשון. כולם איתי, באמת שכולם איתי, העובדת סוציאלית,

כולם אומרים לי 'אורטל את צודקת, אבל, אבל. החוק אומר אבל'. אין אבל. מורידים את ה'אבל' הזה פשוט. תודה רבה אורטל. מילים לא פשוטות. אנחנו נשמע גם התייחסות. אני רוצה לשמוע את טל הוכמן משדולת הנשים בישראל. תודה רבה ליושבת הראש. אני מנהלת קשרי ממשל בשדולת הנשים. דבר ראשון, תודה רבה אורטל, שבתוך כל הסיוט שאת עוברת את גם מפנה זמן לבוא ולדבר באמת על המחדלים האלה.

יש לי כמה שאלות. דבר ראשון אני רוצה לדעת מי יושב פה בשולחן והוא אמון ואחראי על הנפגעות. מי הוא זה ש- - - עזבי, אל תשאלי את השאלות שלי. דברי בשם שדולת הנשים על ההתמודדות שלכם. את השאלות מי אחראי, בשביל זה אני פה. דברי על שדולת הנשים. אנחנו כבר הרבה שנים מתעסקות בנושא של אלימות במשפחה ואנחנו חלק אינטגרלי מהיום הזה ומכל האירועים שקורים השבוע. אנחנו עובדות הרבה על הנושא של התכנית הלאומית למניעת אלימות במשפחה. עכשיו נכנסו תקציבים חדשים, עדיין לא מספיק כמו שהובטחו אבל כן יש תחושה של עבודה ושל עשייה ושל התקדמות.

כמו שהיו"ר ציינה, דברים שעדיין לא קורים, לדוגמה הנושא של יחידת המעקב אחרי גברים אלימים. אנחנו על זה ואנחנו עושות את המעקב הזה ובודקות ורוצות להבין איפה באמת המשטרה, המשרד לביטחון פנים נמצא בתהליכים האלה של הנושא של האיזוק האלקטרוני, גם כאן. כן יש לי שאלה שהייתי רוצה לבדוק. בנוגע לעדכון הנפגעת, האם יש השתפרות, זאת אומרת האם הנהלת בתי המשפט מעבירה את המידע על שחרור של אסיר אלימות במשפחה טרם השחרור שלו? האם היא מקבלת את הטלפון לפני שהוא משתחרר? האם השירות הזה נעשה בעוד שפות מלבד השפה העברית? אני חושבת שאלה השאלות הראשונות שהייתי רוצה לקבל עליהן תשובה, וכמובן גם הנושא של הטיפול, שזה לא ייתכן שיש אסירי אלימות במשפחה שמשתחררים בגלל שהם קיבלו שנה ומטה, הם לא מקבלים טיפול ייעודי. אלה הדברים שאני אשמח לקבל עליהם התייחסות. תודה רבה. לירן מזרחי מארגון משפחות נרצחים ונרצחות. שלום לכולם. אני חברת ארגון משפחות נרצחים ונרצחות. במקרה שלי אבא שלי נרצח לפני תשע שנים אצלי בבית על ידי פורצים, הרצח שלו לא כל כך קשור לדיון פה אבל מעצם היותי חברה בארגון אנחנו מלווים את כל מקרי הרצח שקורים. לאורך כל הדרך תמכנו וסייענו בכתיבה של הצעת החוק של ח"כ קטי שטרית, אנחנו מאוד בעדו. רק אתמול בערב דיברתי עם אחות של הנערה שנרצחה בבאר שבע לפני שבוע, שאם היה חוק פיקוח על אסירים כנראה שהיא הייתה עוד בחיים והרצח הזה היה נמנע. הוא השתחרר ממאסר על אלימות כנגד בת זוגו הקודמת, הוגשה גם על ידה תלונה על אלימות ועדיין ברגע שהוא השתחרר הוא עשה את מה שהוא עשה, וכמו שאמרו פה מי שדיבר לפניי, מי שהיה אלים פעם אחת, זה לא ייגמר עד שהוא לא יסיים את העבודה שאותה הוא רצה לעשות. נמצאת פה גם הדס ארנון שרעבי שאבא שלה נרצח בנשר, הוא נרצח על ידי רוצח משוחרר שסיים לרצות את העונש שלו, וזה הרצח השני שלו. אנחנו מאוד מדגישים את הצורך בפיקוח כמו שיש את הפיקוח על עבירות מין, המסוכנות של עברייני אלימות במשפחה ואלימות בכלל זה פשוט must. בעיקר שהוא רוצח. הוא פשוט רוצח. הוא עשה עוד רצח, איך אפשר היה לשחרר אותו. זה הדברים שאני לא קולטת. איך אפשר היה לשחרר אותו. רוצחים בסופו של דבר משתחררים. אנחנו פוגשים את האלימות במקום הכי טראגי שלה, ובסוף התהליך של האלימות, ובגלל זה כל כך חשוב לנו שיהיה את הפיקוח הזה שיכול למנוע את הרצח הבא. אנחנו את היקירים שלנו כבר איבדנו, והדברים שאמרה פה קודם אורטל לגבי האלימות שהיא חווה הם דברים מזעזעים.